בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת.

כ"ה באב, תשפ"ב, 22 באוגוסט 2022. על סדר היום: בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת העדרו מהארץ. מזכיר הכנסת, מר דן מזרוק, בבקשה. תודה. יושב-ראש הכנסת עתיד לצאת את הארץ בקרוב לשתי נסיעות. הנסיעה הראשונה תתקיים השבוע, ב-24 באוגוסט עד ה-2 בספטמבר.

בהתאם לסעיף 20א לחוק-יסוד הכנסת, מתבקשת הוועדה לבחור סגן ליושב-ראש הכנסת שימלא את מקומו. יושב-ראש הכנסת ממליץ שאת מקומו ימלא בתקופות האלה חבר הכנסת יבגני סובה, סגן יושב-ראש הכנסת. תודה רבה. נעבור להצבעה על מינויו של חבר הכנסת יבגני סובה, סגן יושב-ראש הכנסת, ממלא מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופות שבהן הוא נעדר מן הארץ. מי בעד?

פה אחד. הבקשה אושרה. שיהיה בעזרת השם בהצלחה כולנו. המשך פגרה נעימה, חופשה נעימה. תודה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 10:06.